אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה,

סדר-היום: הצעה לסדר-היום בנושא מחסור בחיסוני שפעת: הקופות הזמינו כמות כפולה של חיסונים אבל בפועל יקבלו רק כמחצית מההזמנה. הצעה שהגישו חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, חברת הכנסת אתי חוה עטיה. כנראה שיש